אנחנו נמצאים בישיבה נוספת בהצעת חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2021. אנחנו אחרי סדרת ישיבות של הכנת החוק, הוכנסו לא מעט שינויים על פי בקשת הוועדה ואני חושב שהגענו לחוק מאוזן וראוי. אנחנו נמצאים בישיבה של הצבעה על הסתייגויות על החוק. מכיוון שאינני רואה כאן נציג של הסיעות שהציעו את ההסתייגויות אז אין הנמקות ואנחנו ניגשים ישר להצבעות,

גברתי היועצת המשפטית? אנחנו חייבים להצביע עליהן אם אין מישהו שמגיע לוועדה לנמק? כי בדרך כלל הם חייבים להיות נוכחים. הם הגישו אותם מראש, בדרך כלל אנחנו מצביעים על ההסתייגויות עצמן. אז נברר את זה שנייה, אני גם אגיד לפרוטוקול שני דברים שצריך לשים לב אליהם בנוסח בעקבות הדיון של אתמול. בעמוד 4 לנוסח, לפי בקשת הוועדה, כתבנו שמחוסן או מחלים שנמצא בכלא לא ייצא לבית משפט אם יש חשש להידבקות, אבל אך ורק אם הגורם המנהלי בכלא הוא זה שגם קבע שהוא לא נכנס לפעילויות אחרות עם עצורים ואסירים אחרים שאין לגביהם חשש. זה דבר אחד. ודבר שני, שבסעיף הדיווח, בזמנו הייתה הוראה להשוות את הנתונים שמביאים לנו גם לשנה הקודמת ועכשיו אנחנו קבענו שלא צריך - - - בינתיים כשאנחנו מבצעים פה בדיקת פרוצדורה לקבל את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי על עצם ההצבעה על ההסתייגויות אז אני רק אסביר את העניין הראשון שהתייחסה אליו היועצת המשפטית. בעצם היינו במצב שבו הממשלה בהצעת החוק ביקשה לקבוע מעין קטגוריית ביניים, של אדם שמחד לא חייב בחובת בידוד, אסיר או עצור שלא חייב בחובת בידוד, אבל קיים לגביו איזה שהוא חשש כתוצאה ממגע עם חולה מאומת וביקשו מעין מצב ביניים שיאפשר למשך 96 שעות לא להביא אותו לטובת דיונים עד שהחשש יתברר. אנחנו עמדנו על זה שלא יכול להיות מצב שהאדם בעצם לא יהיה בשום השעיה בכלא, אבל רק לעניין ההוצאה לבתי משפט, ולכן הוכנס החריג הזה, או ההוראה הזו שאומרת שאם יש מגבלות למשך 96 שעות בכלא אז בתקופה הזו לא - - - גור, סעיף 86(ב)(2), כתוב שאם הגיש את הצעתו בכתב לפני הדיון וביקש שהוועדה תדון בה גם שלא בנוכחותו ויושב ראש הוועדה אישר זאת אז - - - הוא לא חייב לאשר.

שנייה, קודם כל אנחנו כן נוהגים כאן, גם כשאדם מגיש מראש הסתייגויות, אנחנו דנים בהן אם יש מי שמציג אותם מסיעתו או מסיעה שהגישה את ההסתייגויות. אז אני יכול לא לדון בהסתייגויות? בעניין הזה חייבים לדייק בייעוץ המשפטי, זה חייב להיאמר לפרוטוקול. יש גם אמירה ערכית מעבר לפרוטוקול. בוא נשמע שנייה את חוות דעתו של היועץ המשפטי. בסעיף 86(ב)(3) לתקנון הכנסת מאפשר להגיש את ההצעה, במקרה הזה זו הצעה לתיקון, זו הסתייגות בכתב לפני הדיון, ולבקש שהוועדה תדון בה גם שלא בנוכחותו אם יו"ר הוועדה אישר זאת. אם אתה לא מאשר את זה, בסיטואציה כזאת אם אין מי שמציג את ההסתייגויות, אם לא נמצא חבר כנסת אחר שמציג את זה - - - קודם כל האם מישהו ביקש להציג את זה שלא בנוכחותו? הם מגישים על כל חברי הכנסת של ה אבל שנייה, אין פה מי שיציג את זה,

אם היה מי שיציג מסיעתם אני הייתי מאשר את זה כי כך נהגנו. אבל צריך גם בקשה. טוב, חברים, אנחנו ניגשים להצבעות, יש לנו את הנוסחים של ההסתייגויות? יש לי.

טוב, חברים וחברות, בוקר טוב, כידוע לכם אנחנו בימים אלה מטמיעים במצוות הייעוץ המשפטי נוהל חדש לגבי טיפול בהסתייגויות ובהצבעות על ההסתייגויות כאשר המטרה היא לבצע האחדה בין הוועדות. יש לפנינו את קובץ ההסתייגויות, על דעת הייעוץ המשפטי או בהכוונה של הייעוץ המשפטי סדר הדיון בהסתייגויות יהיה סדר הדיון הבא, יש לפנינו הסתייגויות שנוגעות לשני עניינים, האחד הוא מטרת החוק והשני הוא מועד כניסתו לתוקף. אלה ההסתייגויות שעברו את הסינון על פי הנוהל החדש שפרסם הייעוץ המשפטי. מכיוון שההסתייגויות נוגעות לשני נושאים, האחד הוא מטרות החוק והשני התוקף, אנחנו נאפשר שתי הנמקות בשני הנושאים. אנחנו נקצה זמן להנמקה ביחס להסתייגויות של שינוי סעיף המטרה, או הוספת סעיף מטרה, והנמקה נפרדת מרוכזת לעניין תוקף החוק. מיד לאחר כל הנמקה אנחנו ניגש להצביע בקבוצות על ההסתייגויות שקשורות באותו נושא. ההצבעה תהיה על 20 הסתייגויות בכל מקבץ ואם ההסתייגויות תתקבלנה אז אנחנו נברור את ההסתייגות שהתקבלה מתוך הדברים. נמצא איתנו נציג אחד של מגישי ההסתייגויות, חבר הכנסת קרעי. יש לך כרבע שעה לנמק את כל ההסתייגויות שנוגעות לסעיף המטרה. אני בטוח שתתייחס בהנמקות גם לגופו של החוק החשוב שאנחנו מטפלים בו היום וכל המהלכים שעשינו בדיונים להבטיח את זכויות הנאשמים והעצורים, ולאחר שנצביע על הסעיפים האלה אז אנחנו נאפשר הנמקה נוספת על נושא תוקף החוק. אז אנחנו נותנים כרבע שעה, עד שלוש דקות ל-10:00.

חבר הכנסת קרעי, מיד לאחר מכן ניגש להצבעות. ב-9:57 אנחנו מתחילים את ההצבעות. תודה, אדוני היושב ראש. קודם כל אני רוצה לפתוח, מכובדי גור, היועץ המשפטי, לא יודע איך הצלחתם לגרום לזה שדווקא הקבוצה השנייה של ההסתייגויות הפכו להיות לחילופין, למה כל הקבוצה של 182, כל ה-200 ומשהו, כמעט 306 הסתייגויות שם,

מה בדיוק חילופין בזה? למה חוק לא יכול להיכנס לתוקף כשכמה חוקים ייכנסו לתוקף.

חוק צריך להיכנס לתוקף, קודם כל הנושא הזה של חילופין של הכניסה לתוקף נעשה בכל ה הרי הקובץ הזה זה קובץ שאתם רצים איתו בהרבה חוקים, בכל המקרים, גם בעבר, זה נעשה לחילופין, בעצה אחת עם הנסחות וגם בגלל ההיגיון הפשוט, חוק נכנס לתוקף ביום מסוים. לא, יש פה תנאים.

אבל התנאים האלה הם חלופיים, זה היה או שהוא נכנס לתוקף ביום X, או שהוא נכנס לתוקף ביום Y. לא, אין פה יום. נגיד 'חוק זה ייכנס לתוקף כאשר תעבור בקריאה שלישית בכנסת הצעת חוק'. יש פה תנאי, תנאי ועוד תנאי זה כמו אילוצים של פונקציית מטרה. רק שלא ניסחתם את זה ככה. אבל אי אפשר, חוק יכול להיכנס לתוקף ביום מסוים.

סעיף ט"ז, חוק זה ייכנס לתוקף כאשר תעבור בקריאה שלישית בכנסת הצעת חוק - - - נהדר, אז אם ההסתייגות הזו תיכנס ואחרי זה תעבור ההסתייגות, אז זה לא לא הצעת הסתייגות של גם וגם.

כי לא הצעת את זה. החוק ייכנס לתוקף כאשר יש כמה תנאים. אני אומר לך, הלוגיקה היא מאוד פשוטה, כל הסתייגות עומדת בפני עצמה, החוק ייכנס לתוקף כאשר הממשלה תיפול,

וגם החוק ייכנס לתוקף כאשר יעברו שנתיים מהיום שאני אהיה בן 40. רק שלא ניסחת את זה כך. לא, אבל כל הסתייגות עומדת בפני עצמה. אין פה הסתייגות שאם היא תתקבל כל ההסתייגויות האחרות נופלות,

למעט דבר אחד, זה לא משנה את סדרי ההצבעה כי גם בחילופין אנחנו נצביע

אבל זה משנה את סדרי ההצבעה במליאה, את סדרי זמן הדיבור במליאה. אם רצית את הדבר כפי שהתכוונת אז בכל הסתייגות היית צריך לכתוב גם וגם וגם. מה זה גם וגם וגם?

אם אתה רוצה שבעצם בכל פעם זה יהיה גם החוק הזה וגם החוק הזה, כתנאי מתלה לכניסה, זה מה שצריך להיכתב בהסתייגות.

אם יש חברי כנסת - - - לא,

חבר הכנסת קרעי, במצב כזה זו הייתה הסתייגות אחת, משום שאם אתה רוצה שנתייחס שגם זה מתקיים וגם זה מתקיים - - - לא,

אם יש לי - - - אדוני היועץ המשפטי,

אני רוצה רגע לומר משהו. אין לי בעיה, מכיוון שהדבר נוגע לסדרי הדיון במליאה ולא לסדרי הדיון בהצבעה, אני לא מקיים את הדיון עכשיו. אם יש פה טענה לגבי ההשלכה לסדרי הדיון במליאה יתכבד חבר הכנסת קרעי, יבוא בדין ודברים איתך, עם הייעוץ המשפטי של הכנסת, אין כאן כל השפעה על סדרי ההצבעה בוועדה ולכן אני - - - זמנך בידך, אבל אני אומר שזה לא משפיע על סדרי הדיון. גור, אני אף פעם לא ראיתי שסעיפי מימוש, סעיפי תוקף, הפכו אותם לחילופין.

זה נעשה ככה, זו אולי הפעם העשירית שאנחנו עושים ככה בשבועות האחרונים. חד משמעית. זה כמו שאני אציב תנאי שהחוק ייכנס לתוקף ופלוני יציב תנאי שהחוק ייכנס לתוקף וגם הוא יציב תנאי,

את כולם תכניס לחילופין? לא, לכל אחד יש תנאים משלו למתי החוק ייכנס לתוקף. לא, חבר הכנסת קרקעי, אני רוצה פה להגיד - - - זאת לוגיקה פשוטה, זה תנאי מימוש. כשאנחנו באים לפתור בעיה יש לנו כמה תנאים שאנחנו מבקשים.

אבל חבר הכנסת קרעי, אי אפשר לאחוז בחבל משני קצותיו, או שהדבר זה תנאים חלופיים, זאת אומרת זה ייכנס ביום שזה עובר או ביום שזה עובר או ביום שזה עובר. לא כתוב 'ביום'. לא ביום. אבל הדבר הזה הוא בסוף יום, כי יש יום שחוק מסוים עובר ולכן זה אותו יום.

רגע שנייה, אתה יודע מה? אם אני אשנה את זה, 'כניסתו של חוק זה לתוקף מותנית - - - אני לא מאפשר. אני לא מאפשר שינויים בהסתייגויות. לא, לא כאן, באופן כללי, אני מעוניין לדעת. אין בעיה, כל עוד זה על זמן ההנמקות שלך, בבקשה. אם אני כותב שכניסתו של חוק זה לתוקף מותנית בכך שיעבור בכנסת, מתי שהוא, החוק הזה והזה. אבל אז אני אומר, לא השלמתי את דבריי - - - זה לא יכול להיות חילופין, אתם לא יכולים לסרס אותנו עד כדי כך, עם הנוהל הזה גם ככה סירסתם, את כל ההסתייגויות שלי של 'על אף האמור בכל דין' כך וכך וכך, הורדתם בכלל. אני משתתף פה תחת מחאה. אני כתבתי לשגית,

זאת חוצפה ושערורייה מדרגה ראשונה. הסתייגות שאני כותב שתוסיפו אחרי סעיף 1 'על אף האמור בכל דין' לא יודע מה יקרה, 'עמלת פירעון מוקדם תתבטל'. זכותי, זה התיקון שאני רוצה לתת לנוסח, לא טוב לכם? תצביעו נגד. חבר הכנסת קרעי, רק לא השלמתי את דבריי. אני חייב לומר שאתה יכול לכתוב כמו שפה, שהחוק ייכנס לתוקף במועד שזה עובר או זה עובר או זה עובר. לא, לא 'או'. רגע, זו המשמעות כשזה כתוב ככה. אני רוצה - - - שנייה, תן לי להשלים את המשפט. אבל אם אתה רוצה שזה ייכנס לתוקף כשזה ייכנס וגם זה ייכנס וגם זה ייכנס אז זו הסתייגות אחת, כי זה בעצם כמו - - - לא,

קצת תפתח את המחשבה. אני לא רוצה להגיד גם וגם וגם. אני רוצה להגיד שיש תנאי שהחוק ייכנס לתוקף, ויש עוד תנאי,

אז תנסח הסתייגות שאומרת - - - יכול להיות שרק תנאי אחד שלי יתקבל, או שני תנאים יתקבלו - - - למעט דבר חבר הכנסת קרעי,

סליחה, יכול להיות ששלושה תנאים יתקבלו. חבר הכנסת קרעי. אני ברשות דיבור, יושב הראש.

יכול להיות שתנאי אחד שלי יתקבל, יכול להיות ששניים יתקבלו. אם אני אכניס 100 תנאים ביחד, ואללה לא יקבלו את ההסתייגות, יגידו ש-100 תנאים זה יותר מדי, אולי אחד יסכים,

אתם לא יכולים לסרס עד כדי כך. אי אפשר לקבל גם וגם. לא, מה זה לקבל גם וגם? אני מתנה - - - אי אפשר מאחר שזה - - - אני מתנה את החוק,

החוק ייכנס לתוקף כאשר אני אהיה בגיל 40, ועוד תנאי, שלא יהיו שרים בלי תיק בממשלה. זה שני תנאים, אבל כל אחד בפני עצמו.

חבר הכנסת קריב, אם היחס ביניהם הוא יחס של 'או' או יחס של 'גם'?

אבל אם אתה מקבל את שתי ההסתייגויות אז בתוך החוק יש שני תנאים. אם תקבל הסתייגות אחת בתוך החוק יהיה תנאי אחד. נורא פשוט, גור, באמת, תפתחו את הראש. אתה לא יכול להכריח אותי לדרוש 100 תנאים או לדרוש רק אחד מהם, אני רוצה קומבינציה של כל האפשרויות, אולי תנאי אחד וחמש יחליטו לקבל בוועדה? חבר הכנסת קרעי, יש לי רושם שאנחנו לוקחים ברצינות את ההסתייגויות האלה יותר משאתם, בגלל שאם אתה באמת רוצה כזה דבר,

הרי דבר כזה אם הוא מתקבל במליאה הוא נכנס לחוק, הוא באמת נכנס לחוק, ולכן אם אתה רוצה שזה יהיה או תנאי אחד, או תנאי אחד ושניים,

שניים ושלושה באופן אמיתי, מה שהיית צריך לעשות זה לעשות הסתייגות אחת זה תנאי אחד, הסתייגות שנייה זה אחד ושניים, הסתייגות שלישית זה אחד,

אתה יודע כמה קומבינציות אפשר לעשות על 300 הסתייגויות? זה 300 מעל אחד ועוד 300 מעל שניים ועוד 300 מעל שלושה, זה אינסוף קומבינציות, אני רוצה לאפשר - - - זה לא עובד ככה.

גור, זכותי - - - אתה צריך לבחור - - - זכותי להגיד שיש לי רשימה של תנאים, אני מבקש מהוועדה לקבל כמה שיותר, תקבלו אחד תקבלו, תקבלו שניים תקבלו. אתה לא יכול לומר שיש כאן משהו שעומד בסתירה, אני לא קבעתי שזה ייכנס בשנייה שבה ייכנס החוק לתוקף. אני מתנה,

תנאי מימוש, ותאמין לי שאם תקרא את החוקים שכתבתם בספר החוקים אני בטוח שיש חוקים שיש בהם כמה תנאים שהם דרושים למימושם. עם כל הכבוד,

אני חושב שזה משהו שהוא לא מתקבל על הדעת. ככה נעשה בכל החוקים מתחילת ה - - - אז מה אם נעשה? אבל אני עכשיו טוען לך טענה ואין לך תשובה. יש לי תשובה. לא, אתה רוצה להכריח אותי לתת לך אינסוף קומבינציות כדי לפרק את הכול לכל מיני אפשרויות.

אני רוצה - - - חבר הכנסת קרעי,

ההסתייגות, וזה גם נאמר במפורש בנוהל, צריכה להיות מנוסחת כתיקון לחוק. התיקון לחוק אומר או שאתה רוצה שזה יהיה אחד, או שזה יהיה תנאי שניים, או שזה יהיה אחד ושניים,

סליחה, אני נותן רשימה של תנאים וכל תנאי אני רוצה שאולי זה יתקבל ואולי גם זה יתקבל. גור, אין לכם סמכות לעשות את זה, עם כל הכבוד, אין לכם סמכות להפוך קבוצה של הסתייגויות כל כך גדולה, להגיד שהכול זה חילופין, שרק אחד מהם יכול להתקבל. לא, אין לכם את הסמכות לעשות את זה, עם כל הכבוד. והנושא השני שהזכרתי זה כל החוקים וכל תיקוני החקיקה או 'על אף האמור בכל דין' שהוספנו כאן.

שגית אמרה לי במפורש, היא אמרה לי: תיקוני חקיקה אני אשאיר לכם, אם תרצו אגב, היא אמרה שאם נרצה אחד או שניים, תיקונים מסוימים, לדון בהם ונבקש דיון בוועדה, זה יהיה חשוב לחבר הכנסת שהגיש, אז תיקון אחד לחוק אחר, אפשר להכניס ולדון בו. תיקון אחד. כן, אבל יש למעלה מ-40. אז היית אומר לי: שלמה, תבחר תיקון אחד שאתה רוצה. אבל אף אחד מהם לא היה ענייני. מה זה לא ענייני? זה ענייני מאוד, זאת השיטה שלי לתקן פה דברים. לא, אבל זה לא קשור לחוק. אבל שגית כן הכניסה גם דברים שלא קשורים לחוק, מס רכישה שירד ל-5% לפני שנה, הכניסו אותו בחוק אחר לגמרי, בהסתייגות.

וזה עבר ונכנס לספר החוקים. ודבר שני, היא אמרה לי: אם אתה לא תרשום במפורש שאתה מתקן חוק אחר, אלא תכתוב 'על אף האמור בכל דין', זה אין לי סמכות לבטל לך את ההסתייגות, זה תיקון נוסח, אתה לא מתקן חוק אחר. וגם את זה הורדתם. כל הדברים האלה, גם לגבי סעיפי התחילה וגם לגבי התיקונים האלה מתואמים גם מול שגית ובהקשר הזה אנחנו בדברים האלה,

בסופו של דבר אתה צריך סעיף תחילה, אתה לא יכול בחוק שתהיה אי בהירות לגבי מועד התחילה שלו ולכן אתה יכול לקבוע שיש 300 תנאים ואתה יכול לקבוע שזה או תנאי אחד או תנאי שניים או תנאי שלישי, אבל אתה לא יכול לעשות - - - גור, אתם ממש מצומצמים, סליחה. אם יש פרק בחוק שהוא תנאי ויש בו שלושה תנאים, אז שלושת התנאים צריכים להתקיים, אם התקבלו שישה תנאים אז ששת התנאים צריכים להתקיים. אתה לא יכול להכריח אותי להגיש לך את כל התנאים בכל הקומבינציות האפשריות, זה פשוט לא סביר. בסוף, חבר הכנסת קרעי, רק בשביל לסיים את הדבר הזה, בסופו של דבר אני מבין שאתם עושים את זה ככלי פרלמנטרי של פיליבסטר, וזה לגיטימי, אבל כשאנחנו מכניסים הסתייגות להצעת חוק אנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה שההסתייגות יכולה להתקבל ולהיכנס לתוך ספר החוקים ולכן אנחנו צריכים שבסופו של דבר, בהתאם גם לתקנות וגם לנוהל שיצא, שהדבר הזה ינוסח כמשהו שהוא נכנס לחוק ואפשר לעבוד איתו, אפשר לדעת מה עושים איתו. במצב כזה צריכה להיות בהירות, האם יש סעיף תחילה X או סעיף תחילה Y או סעיף תחילה X שכולל תנאים אחד, שניים ושלושה,

אבל אי אפשר להגיד אולי זה אחד,

אולי זה שלושה. הדבר הזה, אם הוא נכנס לחוק הוא גורם לשיבוש. לא, אבל זה מה ש - - - מכובדיי, אני הבנתי. אני ברשות דיבור. סליחה, אתה ברשות דיבור ואני היושב ראש, אז אני עכשיו עוצר לך את רשות הדיבור. אוקיי, תוסיף את מה שאתה צריך. בוא, את מה שאני אעשה אני אעשה, כיושב ראש הוועדה. אתה לא עומד בהתחייבות - - - סליחה, עכשיו אני מדבר. אנחנו את הדיון הזה סיימנו, הרשימה של ההסתייגויות קיבלה את אישור הייעוץ המשפטי של הוועדה, ואני מבין גם בתיאום עם היועצת המשפטית של הכנסת לאור העובדה שאנחנו מטמיעים כאן נוהל חדש. ככל שיהיו טענות כאלה ואחרות שנוגעות לנוהל הכתובת היא לא מליאת הוועדה, אני מבחינתי ניתנה תשובה מניחה את הדעת. חבר הכנסת קרעי, יש לך תוספת של שתי דקות אם אתה רוצה לנמק את נושא המטרות, בשעה דקה ל-10:00 אני מתחיל את ההצבעות בדרך שאני

בבקשה.

רק לידיעתך, אדוני יושב הראש, אתה לא יכול להגביל את מה שיוצא לי מהפה בזמן רשות דיבור. אף אחד לא מגביל לך. אף אחד לא מגביל - - - אתה לא יכול להגיד 'אנחנו סיימנו',

אתה יכול להמשיך במה שאתה רוצה, אבל אני עדיין לייעוץ המשפטי של הוועדה, עם כל הכבוד, אתה יכול לומר מה שאתה רוצה, אני מבחינתי קיבלתי את הייעוץ המשפטי, אלה סדרי ההצבעה וסדרי הדיון - - - איך קיבלתם? קיבלתם את הייעוץ המשפטי לכיס שלכם.

לא להגיד - - - בסדר גמור, עכשיו יש לך - - - דברים שלא היו כאן מעולם,

ואת יודעת את זה, מעולם לא הגבילו הסתייגויות. אתה לא יכול להגיד, אפילו לא ב - - - שרן, עם כל הכבוד, מעולם הייעוץ המשפטי לא הוציא נוהל כזה דורסני כדי לדרוס את ההסתייגויות של האופוזיציה.

זכות הדיבור אצל חבר הכנסת קרעי, תודה על קריאות הביניים החשובות, בבקשה,

את יודעת את זה יותר טוב מכולם כאן סביב השולחן. אף פעם לא הגבילו, אלה כלים פרלמנטריים, אנחנו מגישים הסתייגויות ומוחקים אותם מהספר, מוחקים אותם כי הם לא מוצאים חן בעיניהם, כי זה מה שמתחשק לייעוץ המשפטי עכשיו להוציא נוהל חדש. אז אל תגידי לי 'אל תגיד שזה בכיס'.

זה שהופכים את כל ה-300 הסתייגויות לחילופין וזה שמוחקים פה עשרות הסתייגויות כי זה לא נראה להם, זה אף פעם ייעוץ משפטי בוועדה לא עשה, מעולם. אני הייתי פה שנתיים ומשהו בכנסת והיו הרבה אחרים לפניי וכולם אמרו שמעולם ייעוץ משפטי לא אמר: ההסתייגות הזאת אנחנו לא מעלים אותה. אולי משנים אותה, אם יש שם פרטי, אבל אף פעם לא מחקו כאן הסתייגויות.

יש פה ייעוץ משפטי מנוסה שנמצא פה באמת לא מעט שנים בכנסת, לא רק בוועדה הזו, יש את הייעוץ המשפטי גם של ועדת הכנסת והיועצת המשפטית של הכנסת וכולם מביאים חוות דעת ובסוף אנחנו פועלים לפי חוות הדעת שלכם, בין אם זה מוצא חן בעיניך ובין אם זה לא מוצא חן בעיניך. וכשאת הגשת למעלה מ-1,000 הסתייגויות במס דירה שלישית מישהו מחק לך הסתייגויות ולא הכניס אותן? הרבה מהן היו הסתייגויות ענייניות. אה, הרבה מהן? כמה זה באחוזים מתוך ה-1,300?

זה היה לציבור שוכרי הדירות שלא העלו להם את המחיר בעקבות ההסתייגויות שלי. כמה זה באחוזים מתוך ה-1,300 הרבה? כמו 'כיבדתי אותך כמו שצריך' של בנט אתמול? כוס קפה?

בבקשה, חבר הכנסת קרעי, הנמקת נושא המטרה של החוק. אדוני יושב הראש, החוק הזה הוא חוק לא טוב, הוא חוק שלמרות הרבה דיבורים והרבה דיונים ושהכנסתם כאילו כמה תיקונים, בסופו של דבר לא אפשרתם את החופש, ובלי לדעת, כי לא הייתי פה בדיון האחרון, הייתי בחלק, אבל לא יודע בדיוק מה הסיכומים, בלי לדעת אני אומר לך שלא אפשרתם לעציר בסופו של דבר את הזכות לבחור האם הוא רוצה דיון חזותי או שהוא רוצה להגיע לבית משפט. נכון אני צודק?

לא, אבל אני לא נכנס איתך לדיון עכשיו.

אם רצית התייחסות עניינית היית יכול להגיע לדיונים הרציניים. הייתי בחלק מהדיונים. אני לא אענה לך על שאלות, יש לך זמן הנמקה, אני אוסיף לך עוד שתי דקות כי אני רואה שהזמן גולש בגלל הערות הביניים. לא, הכול בסדר, אדוני, אני מתנהל בתוך הזמן. אני אינני מתכוון לענות לך על סוגיות שנידונו כאן עם חברי כנסת שטרחו להגיע לדיון ועם נציגי סנגוריה ציבורית, שב"ס, משטרה, משרד הבט"פ, משרד המשפטים,

אני בכל זאת עומד על זה ואני מוכן לעמוד מאחורי המילה שלי, שבתוך החוק הזה בסופו של דבר אם אתם רוצים להשאיר עציר שישתתף רק בדיון חזותי ולא יגיע לבית המשפט, יש לכם את הסמכות לעשות את זה ולכן החוק הזה הוא לא טוב. לגבי מטרות החוק, שזאת הקבוצה שאנחנו עוסקים בה עכשיו, באמת גם אם יהיו יריעות השמים קלף וכל הימים יהיו דיו וכל הקנים יהיו קולמוסים לא נצליח להספיק לכתוב את כל השחיתות ואת כל איך שהפכתם את השלטון בישראל לעג וקלס. הפכתם אותו לכלי שרת בידיים של עשרות נורבגים, של שרים בלי תיק, של ממשלה שרוצה לחלק עוד ג'ובים ועוד ג'ובים. ואת הכול אתם הולכים לממן, כל יום יוצא עוד סעיף מחוק ההסדרים ההזוי הזה, את הכול אתם הולכים לממן על חשבונם של החלשים בחברה. כל מה שאתם מביאים כאן, מס על תחבורה ציבורית,

יש פה מישהו מליברמן?

אין פה, ליברמן לא יודע אפילו מה זה רב קו, הוא אומר שרב קו זה לא פגיעה בחלשים, זה חד פעמי, הסטודנטים והצעירים והזקנים לא משתמשים בחד פעמי הזה שהוא רב קו. בושה וחרפה. זאת ממשלה מנותקת, אין לה מושג מה הציבור זקוק לו, מה הפריפריה רוצה. תגיד, איפה אתה גר? אני גר בעוטף עזה, במושב זמרת. אני גרה ביובלים, יש לנו שבעה חברי כנסת מהפריפריה, אתה כל הזמן עומד ואומר - - - אז תעמדו על שלכם. קודם כל אתם נורבגים מהפריפריה בעיקר.

האצבע לא שווה פחות משלך, תפסיק להגיד - - - בוודאי שכן, נראה אותך מעזה להצביע נגד הממשלה. הנה, כלפון יושב כאן - - - חברים, סליחה,

קריאת ביניים זו קריאת ביניים - - - כמה אפשר להשתמש - - - כמה אפשר?

אנחנו במקום שנגזר עלינו לשמוע לילות שלמים - - - כל היום אני שומעת אותו אומר ש - - - פריפריה, אני מגיעה מ - - - חברת הכנסת בזק, אנחנו מקפידים שקריאת ביניים היא קריאת ביניים ולא נאום. אתה מכיר אותי, אני לא - - - אני יודע, אבל אנחנו חייבים להתחיל בהצבעות. חבר הכנסת בגין, בבקשה, אנא, אם זו קריאת ביניים. אנחנו לא פותחים דיון, חבר הכנסת בגין. שאלה לחבר הכנסת קרעי, אחרי דבריו, האם יש לך, לכם, בליכוד אומדן איזה נזק כלכלי ואיזה נזקים אחרים נגרמו למדינת ישראל כאשר עיכבתם בכוונה, לא הבאתם את תקציב המדינה, במשך שנתיים או שלוש?

חבר הכנסת בגין, זאת לא קריאת ביניים. אני אענה לו במילה אחת, תשאל את החברים שלך שהתחבאו בחניון והפילו את התקציב שעמד לעבור. אוי באמת. ומעבר לזה, אתה יודע יפה - - - - - - רגע,

אני - - - לא, סליחה, חבריי וחברותיי לקואליציה, אנחנו בישיבת הצבעות. תנו לחבר הכנסת קרעי, שניצב פה לבדו מטעם האופוזיציה שכולה חתומה על ההסתייגויות, לסיים את ההנמקה ואנחנו מתחילים את ההצבעות. מעבר לזה, זה שהתקציב באופן רשמי לא עבר - - - אני אמנם צעיר פה, אבל אני לא נחות ממך - - - לא נחות - - - סליחה, לא, לא, חבר הכנסת דוידסון. סליחה, אני לא מוכן, אני לא יודע אם התרשמתם מדרך ניהול הדיונים עד עכשיו, אני לזה לא מוכן כאן בוועדה. אנחנו לא בשלב הדיונים, אנחנו בשלב ההצבעות. מישהו זרק הערת ביניים, הכול בסדר, מותר לזרוק הערות ביניים, אני אקפיד בזכותו של חבר הכנסת קרעי לסיים את ההסתייגויות, אבל אני מתחיל את ההצבעות.

שתי דקות, אני מבקש להתאפק בשתי הדקות האלה ולאפשר לחבר הכנסת קרעי לסיים את ההנמקה. אז אני רוצה להתייחס בקצרה לדברים שנאמרו, אני לא יודע מה שמך, אדוני - - - סימון דוידסון.

לא נחות ברמה האישית, אבל - - - אני - - - רגע, אני ברשות דיבור, תבקש רשות דיבור ותדבר אחריי. לא נחות ברמה האישית,

אבל נטול שיקול דעת, ואם אתה רוצה לדעת למה תשאל את חבר הכנסת כלפון שיושב לידך, הוא פרסם פוסט בצרפתית בשבוע שעבר - - - שגם תורגם לעברית. וכתב שם שהוא לא יכול היה להצביע נגד החוק או בעד החוק, משהו בניגוד לעמדה שלו, הוא רצה להצביע, אבל הוא כותב שם: אם אני אעשה דבר כזה אני לא אהיה בכנסת, אני לא אהיה בכנסת. זה חבר שיושב לידך מהקואליציה שאמר את זה. אם היית יודע לקרוא צרפתית היית קורא - - - חברת הכנסת בזק, לשאלתך - - - היה שם טקסט שלם עם הסברים,

לגבי חוק האזרחות, אתה - - - לא, אני הצבעתי בכוונה נגד - - - חבר הכנסת כלפון,

אני מתחיל, אדוני - - - רגע, עוד לא. לא, סליחה, סיימת? לא, תן לי לסיים משפט, הם לא נותנים להשלים משפט. אני פה לבד מול כל הקואליציה.

אתה טועה, אתה לא פה לבד מול, אתה היית צריך לנמק הסתייגויות.

זה מהסעיפים של מטרות החוק ואני אמרתי שהמטרות - - - יפה, אתה רוצה עוד משפט אחד או שניים?

כן, אני רוצה להשלים את העניין הזה. חברי כנסת נורבגים, נכבדים ככל שתהיו, עדיין אתם נטולי שיקול, עם כל הכבוד

לא יכולים אפילו שתבינו שאפילו להצביע אי אמון, נגיד שהחלטת שהממשלה הזאת לא טובה - - - מה זה משנה? למה להקניט ולהקניט?

זאת הממשלה, הממשלה שלך דואגת לג'ובים ודואגת לשרים בלי תיק וכל מה שהיא עושה זה רק בשביל לפגוע בחלשים. אדוני, אתה מדבר ללא זכות דיבור מזה הרגע. אבל - - - כל החוקים שהממשלה הזאת מביאה. סיימת את זכות הדיבור שלך. עכשיו אני אומר כאן לפרוטוקול, ואתה לא תפריע לי בזמן האמירה הזו - - - אני לא מפריע. הפגיעה בכבודם של חברי ועדה היא דבר בזוי. המעמד שלך כחבר כנסת, אין בו גרם אחד של סמכות עודפת על חברי הוועדה האחרים שיושבים כאן והאמירה - - - של שיקול דעת. סליחה, עכשיו אני מדבר. האמירה שלך היא אמירה בזויה ואני אומר את זה לפרוטוקול, ובוועדה הזו בכל פעם שמישהו מחברי הכנסת - - - ככה אתם מתמודדים עם ביקורת עניינית? עכשיו אני מדבר. עכשיו אני מדבר.

תגיד לי האם חבר כנסת נורבגי יכול להציע אי אמון בממשלה. האם הוא יכול להצביע אי אמון בממשלה? תשאל את היועץ המשפטי מה דעתו על הסיפור של הנורבגים.

עכשיו אני מדבר, אני האזנתי לדברים שלך, אבל אני אעמוד על הזכות שלי להגיב לדברים שלך גם אם הם במילים חמורות. בוועדה הזו בכל פעם שמישהו יבזה את כבודם של חברי הכנסת, לא בשל דעותיהם או בדרך שבה עשית את זה, בעיניי זה גם ביזוי כבוד הכנסת - - - אתם מבזים את הכנסת. חבר הכנסת קרעי - - - אתם מבזים את הכנסת. אני קורא לך קריאה ראשונה. ניהלנו כאן חודש וחצי של דיונים ואני לא הפעלתי את סמכותי לקרוא קריאה אחת.

- - - הצבעה, אז אל תאיים. הקריאה הזו היא כל כולה בגלל חוסר הכבוד שלך לעמיתים שלך שיושבים כאן. אין פה חוסר כבוד, יש פה דבר ענייני.

גברתי היועצת המשפטית, אנחנו ניגשים להצבעות. יש פה דבר ענייני שאתם לא יודעים לענות לו. עכשיו ניגשים להצבעות. חברי כנסת נורבגים הם נטולי שיקול דעת,

אנחנו בתוך הצבעה ובזה הרגע סיימת - - - ממקום 27 בליכוד, אולי גם אתה תיפול לנורבגי. חבר הכנסת כלפון, סליחה.

חבר הכנסת כלפון, קריאה ראשונה. אתם תכבדו את הוועדה הזו גם אם אתם חברי קואליציה. אנחנו מתחילים תהליך של הצבעה.

קריאה ראשונה על פעם ראשונה שאני מדבר, זה נראה לי טיפה - - - אדוני,

בפעם הראשונה שאני פותח את הפה פה - - - חבר הכנסת כלפון. זה נראה לי טיפה, מבחינת הפעלת הסמכות - - - ככה מתייחסים לנורבגים. חבר הכנסת כלפון, אני שמעתי - - - אם יורשה לי,

על פעם ראשונה שאני מתייחס למה שנאמר, זה נראה לי - - - בסדר גמור. אנחנו עכשיו סיימנו כי הגענו להצבעות. וכן, כשאני מודיע על הכרזת הצבעות אז לא יהיו קריאות ביניים,

הוועדה הזאת חודש וחצי מצליחה למרות אלפי ההסתייגויות הלא ענייניות להתנהל בענייניות, עדיין אנחנו עוסקים כאן בזכויות של נאשמים, בתקינות ההליך הפוליטי, לא צריך להגיב לכל פרובוקציה שנאמרת כאן ומרגע שהודענו על התחלת ההצבעות, ואנחנו כבר באיחור בהתחלת ההצבעות, אז מתחילות ההצבעות. בבקשה.